ביולי 2014. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת ועדת הפנים בדבר

התשע"ד 2014. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, כמה שאילתות דחופות, רובן הוגשו לשר לביטחון פנים, יש גם שאילתה לשר הביטחון שאישרתי כחריג, עקב המצב שאנחנו נמצאים בו, ושר אחר, במקרה זה, השר לביטחון פנים, ישיב גם על שאילתה שהופנתה לשר הביטחון. אני מזמין את השר יצחק אהרונוביץ לעלות,

לדוכן. השאילתה הראשונה תהיה של חבר הכנסת אחמד טיבי, שאושרה לו כבר לפני שבועיים-שלושה,

והמתנו כי חשבנו שבאמת ראוי שלא שר אחר יענה במקום, אלא השר לביטחון פנים, חבר הכנסת אהרונוביץ, יענה. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. הנושא הוא: מרדף משטרתי בנצרת שנגמר במוות. תודה, אדוני היושב-ראש, אכן כך. כבוד השר, ב-11 ביוני 2014 נהרג ראמי פאחורי מנצרת בתאונה כתוצאה ממרדף משטרתי בעת שנסע על אופנוע בתוך היישוב. ברצוני לשאול: 1. מה הוא הנוהל דה-פקטו למרדף משטרתי ביישובים מאוכלסים? 2. האם המשטרה פעלה מספיק למניעת אסון זה של מותו של ראמי? 3. מה ייעשה למניעת אירועים דומים בעתיד?

כבוד השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בלילה שבין 9 ל-10 ביוני 2014, בין השעות 21:00 ל-00:30 התרחשו שלושה אירועי ירי חמורים מאוד בעיר נצרת. בעקבותיהם הוזעקו למקום כוחות משטרה, אשר החלו בסריקות אחרי מבצעי הירי. בסמוך לשעה 00:30, מועד התרחשות מקרה הירי השלישי, שהיה לעבר מאפייה שהייתה פתוחה 24 שעות ביממה, ובה שהו אנשים באותה עת, בוצע ירי. כוח משטרה הבחין בקטנוע שנוסע עם אורות כבויים כשעליו רכובים שני אנשים ללא קסדות. השוטרים סימנו לנהג הקטנוע לעצור, אך הנהג לא ציית להוראתם והחל להימלט בנסיעה פרועה, תוך שהוא חוצה נתיבים, נוסע נגד כיוון התנועה ומסכן חיי אדם. בהמשך התברר כי בהגיעו לעקומה חדה שמאלה בכביש, איבד רוכב הקטנוע את השליטה, הקטנוע סטה ימינה,

נפל על צדו ונעצר. כתוצאה מכך נהרג רוכב הקטנוע, והנוסע שרכב יחד אתו נפגע באורח קשה. יש לציין כי נהג הקטנוע היה קטין שנהג ללא רישיון נהיגה. מדובר בתאונה עצמית, כאשר בזמן התאונה לא היה כל מגע בין הקטנוע לבין ניידת המשטרה. בהתייחסות לשאלות של חבר הכנסת טיבי: 1. באשר למרדף, לא נוהל מרדף על-פי הגדרתו כ"נוהל מרדף" שבנוהל עצמו שקיים במשטרה. בנוהל עצמו מצוין כי יש להבחין בין מרדף כהגדרתו בנוהל לבין פעילות שיטור יזומה שבה פועל שוטר בהתאם לסמכותו בסעיף 32 ובסעיף 94 לתקנות התעבורה על מנת לעצור רכב חשוד. 2. באירוע עצמו, הרכב המשטרתי נסע אחרי הקטנוע שנצפה במועד הירי השלישי שאירע באותו הלילה במטרה לעוצרו, וזאת כאמור כאשר הקטנוע בנסיעתו היווה סיכון ממשי לחיי אדם. השוטרים שסרקו את המקום הבחינו בקטנוע החשוד במרחק שתי דקות נסיעה ממקום הירי. לאור רמת החשד הגבוהה לביצוען של עבירות מסוג פשע חמור, מוטלת חובה על השוטרים לנסוע בעקבות הקטנוע ולסמן לו לעצור. השוטרים השתמשו במערכת הכריזה של הרכב, הסירנה והקולן, וכן בהפעלת גשר התאורה באור כחול המותקן על גג הרכב. הנסיעה אחרי הקטנוע נמשכה כשבע דקות. מחקירת האירוע התברר כי השוטרים עשו שימוש באמצעים שעמדו לרשותם, כפי שהדגשתי קודם לכן, על מנת למנוע מרוכב הקטנוע להמשיך בנסיעה שסיכנה חיי אדם. המחוז הצפוני של משטרת ישראל הגביר לאחרונה את פעילותו לאכיפת החוק ללכידת נהגים בלתי מורשים, מתחילת שנת 2014 ועד סוף יוני, נתפסו במחוז הצפוני בלבד 738 נהגים בלתי מורשים או פסולי נהיגה, מספר גבוה מאוד, וזאת כדי לצמצם מקרים שבהם נהגים בלתי מורשים עוברים עבירות תנועה חמורות ובכך מסכנים את עצמם ואת כלל משתמשי הדרך. 3. בעקבות המקרה בוצע בתחנת נצרת רענון של כלל ההנחיות לגבי אופן מעצר חשוד עם רכב דו-גלגלי. נערכו שיחות עם השוטרים לגבי הפעלת שיקול הדעת במהלך אירועים המסכנים חיי אדם, תוך גילוי נחישות ודבקות במטרה, וחודד נוהל המרדף. אני מקווה כי האירוע הזה, שהסתיים בנסיבות טרגיות ובאובדן חיי אדם,

תפקידה של משטרת ישראל למנוע מצבים שבהם נהגים בלתי מורשים, פסולי נהיגה ואלה הנוהגים ללא אמצעי מיגון, לא יצייתו להוראות המשטרה ויימלטו מהמקום תוך סיכון עצמם ויתר ציבור המשתמשים בדרך. שאלה נוספת לחבר הכנסת טיבי, בבקשה, אדוני. לאחר מכן יש שאלות נוספות. אדוני, בתשובה על השאלה הראשונה,

לא התנהל מרדף, והשתמשת לאחר מכן בביטוי: רכב משטרתי נסע אחריו, כולנו יודעים, גם עדי ראייה יודעים, גם בן-דודו, גם המשפחה, גם תושבי המקום, שנוהל מרדף. בשל המרדף הוא ברח. מדובר בנער נורמטיבי בן 16 שפחד מהמשטרה שרודפת אחריו. מדובר באדם שלא היה מעורב בכל ההקשר שהשר הציג, כי יכול להיות שיובן מהתשובה כאילו הוא יכול להיות מעורב, הוא בלתי מעורב לחלוטין. מדובר בנער שרכב על אופנוע. אם יש עבירה קטנה, אפשר להביא אחרי יומיים-שלושה. למה לרדוף בתוך יישוב מאוכלס בצורה כזאת? והמרדף עצמו, בסופו של דבר, הביא לתוצאה הטרגית של מותו של ראמי,

בעל שמחת חיים, בן 16, שחייו נגדעו, מה עוד שהיו מקרים נוספים של מרדפים בתוך יישובים ערביים שהתוצאות שלהם היו תוצאות טרגיות. תודה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת מוחמד ברכה, שאלה נוספת, בבקשה. אחריו, חבר

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני ביקרתי לאחר האירוע בבית המשפחה, ומצאתי שם משפחה מוכה,

זועמת וכועסת. גם אם הנער עשה מעשה לא תקין, האם דינו מוות? יש צילומים של מצלמות אבטחה, אדוני, שמראים בבירור שהתאונה לא קרתה, אלא נגרמה מהמרדף האלים של השוטרים. הצילומים האלה קיימים ונמצאים. לדעתי, מח"ש והמשרד לביטחון הפנים לא יכולים לעבור על האירוע הזה לסדר-היום. גם מה שהופץ לאחר מכן, כאילו מעורבות בסמים וכל מיני דברים כאלה, בכלל לילד אין שום נגיעה, לא מקרוב ולא מרחוק, לדברים האלה. יש מקום לטיפול בעבירות, אבל העונש פה היה מעבר לכל מידה. אני חושב שאם המשטרה והמשרד לביטחון הפנים רוצים לייצר מערכת של אמון עם החברה הערבית, הם צריכים לנקוט תהליך חקירה אמיץ, כולל הסקת מסקנות לגבי שוטרים ויחידות מובחרות של יס"מ שלא נהגו כשורה.

אני מסיים, אדוני. התופעה היא לא תופעה נקודתית אלא הרבה יותר רחבה וחוזרת על עצמה ביישובים הערביים.

תודה לחבר הכנסת ברכה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ולאחר מכן נשמע את תשובתו של השר. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רציתי להצטרף לחברי בקשר לשאלה, כי גם אני ביקרתי בבית של הילד ראמי. היו שם הרבה עדים שאמרו שהיה מרדף ברוטלי שלא נמשך לא דקה ולא עשר דקות, לא רבע שעה ולא חצי שעה. רציתי לשאול: האם המשטרה הביאה בחשבון ושמעה את העדים ששמעו וראו? האם היא ראתה את הצילומים שתיעדו את כל האירוע שקרה? משום שבסוף, נער מלא חיים נהרג בצורה מאוד פרועה במרדף פרוע שלא הביא בחשבון שהוא יכול להרוג נער.

תודה. השר לביטחון הפנים, בבקשה. היושב-ראש, יש דבר שלא אמרתי. יש חשד וחשש לשיבוש ראיות על-ידי השוטרים. בבקשה. חשש לשיבוש ראיות, האם קיים? אני רוצה שוב לחזור. מאחר שאני לא הייתי שם ולא חברי הכנסת, אני מסתמך על התחקיר שבוצע על-ידי המשטרה. אני חוזר על עיקרי הדברים: היה שם ירי לעבר מאפייה, פעם שלישית בעיר. רכב נמלט, במקרה זה קטנוע, נוסעים שניים בלי אורות, מסמנת להם המשטרה שהייתה בקרבת מקום,

לא עוצרים. נוסעים בניגוד להוראות, נמלטים בנסיעה פרועה, חוצים נתיבים, עוברים באדום, עוברים צמתים. אז מחובתה של משטרת ישראל להתערב. היא לא יכולה לעמוד בצד ולהגיד, רבותי,

היו פה יריות, ואנחנו מדברים על ירי במגזר הערבי לא בפעם הראשונה, ועומדת הניידת ולא עושה כלום. אחרת היו אומרים, בשביל מה אתם מעמידים ניידות? אז הייתה ניידת וראתה את האירוע. היא שמעה את האירוע, היא התקרבה, מוצאת רכב בורח, נכנסים. יש נוהל מרדף. הנוהל הזה פתוח לציבור. אני מפנה אתכם לאינטרנט, לא אלי. תסתכלו בנוהל המרדף, האם נקבעו שם הכללים. אתם אומרים שיש מצלמות, אני שומע פה את התיאורים, חצי שעה מרדף. אומרים במשטרה, כולה שבע דקות. אפשר לבדוק את זה. אתה יודע מה? יכול להיות עשר דקות. חצי שעה מרדף בתוך העיר? אני לא יודע. יש פה פערים של זמנים שאני לא רוצה כרגע להתחייב, כי לא הייתי באירוע. מצד שני היה פה מקרה טרגי, ואנחנו מסכימים עם זה, אמרתי את זה גם עכשיו, מקרה טרגי של ילד בן 16. יכול להיות שהוא כן מעורב, יכול להיות שהוא לא מעורב, אני לא יודע. מצד אחד אנחנו אומרים למשטרה שמחובתה לעצור את הדברים האלה, ומצד שני יכול להיות שהם מעורבים ויכול להיות שהם לא מעורבים. אי-אפשר להגיד, רבותי, תראו אירוע כזה ואל תתערבו. אני אומר לכם שכל הנושא של נוהל מרדף מחדד את זה, ולא בפעם הראשונה. זה לא קורה רק במגזר הערבי, גם במגזרים היהודיים, והרבה פעמים בתוך העיר. המשטרה מדגישה מתי להיכנס למרדף, איך נכנסים למרדף, מה הכלים שמאפיינים במרדף, הכול מופיע. מאחר שיש פה מוות, המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה. אני חושב שמחובתה למצות את זה, ובואו נראה, בואו נמתין. יש פה כל הנתונים: יש מצלמות, יש בוחנים, יש שוטרים. אתה אומר שיש תיאום עדויות, אני לא יודע. יכול להיות שאתה צודק

אני אומר החקירה נמצאת במח"ש? בואו ניתן להם לעבוד. מח"ש זה לא אצלי, מח"ש זה במשרד המשפטים, שיחליטו הם. סך הכול התוצאה היא שילד נהרג.

אני לא יודע אם הוא היה מעורב או לא היה מעורב, אני לא יודע. להבנתי, הוא לא היה מעורב באירוע. הדברים האלה צריכים להיבדק. בוא ניתן להם לבדוק. אני מקווה שהבדיקה תהיה. המספר 738 בלתי מורשים שנעצרו מתחילת השנה על-ידי המחוז הצפוני, זאת תופעה. וצריך לטפל בתופעה הזאת. אי-אפשר מצד אחד להגיד,

אנחנו דורשים, תעצרו את אלה שיורים, תעצרו את אלה שנוהגים בלי רישיונות, וכשעושים את זה, אני אומר את זה דווקא לכם. אני לא מצדיק. אני מסביר שחייבים לעשות את זה. אני לא יכול להגיד לניידת, תעמדו בצד, אל תתערבו. לא נכון לעשות את זה.

אף אחד לא אומר את זה. המחיר הוא נורא, ולכן השאילתות. אין לי טענה על השאילתה. אני רק אומר שהחקירה לא אצלי, אני רק אומר שהתוצאה היא טרגית, אני רק אומר שאם נגיד לשוטרים, גם אם אתם שומעים ירי, ואתם רואים אחד נוסע בניגוד לחוקים, אל תתערבו, זה כבר, לטעמי, מהלך לא מוצדק. הנקודה ברורה. זאת הסיבה שאישרנו את השאילתה, כי הסוף הוא טרגי. השר לביטחון פנים הבהיר את עמדתו, ונקווה שברגע שיהיו תשובות מוסמכות של מח"ש, אדוני השר יעביר לשואלים את התוצאות או יבהיר אותן במליאת הכנסת. לפני שנעבור לשאילתה הבאה, של באסל גטאס, אני רק מציין פעם נוספת: במסגרת המאבק המשותף של כולנו בנושא כנסת ירוקה לחיסכון בנייר ונגד ערמות נייר מיותרות כאן במליאה, אנחנו עכשיו לא מדפיסים 120 עותקים של שאילתות ושמים לכולם על השולחן. מי שחסר לו, מי שרוצה לדעת מה השאילתות, אצל הסדרנים ואצל המזכירה יש העתק. אנחנו מחזיקים כאן חמישה עשרה עותקים. כל שניים יעיינו בטופס. אם שניים יעיינו בטופס, אז בכלל המסרים של דב חנין וחבריו הופנמו היטב במליאת הכנסת. חבר הכנסת באסל גטאס שאל את השר לביטחון הפנים בנושא: ביקור אסירים ביטחוניים, שאילתה מס' 217. בבקשה,

קודם כול, אני מברך את היושב-ראש ואת הכנסת על כל פעילות שיש בה פן סביבתי. בהחלט, חיסכון בנייר הוא דבר כזה. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני שאלתי את השר: קיבלתי מידע ממשפחות אסירים ביטחוניים על ביטול ביקורי משפחות בימים האחרונים, זה כבר בשבועות האחרונים, כי השאילתה הוגשה לפני שבועיים. רצוני לשאול: 1. מה הם המניעים והרקע להחלטה? 2. האם מדובר בצעד ענישה כלפי האסירים? 3. מתי יתחדשו הביקורים? בבקשה, השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, 1 2. ההחלטה על ביטול זמני של ביקורי משפחות האסירים הביטחוניים התקבלה מטעמי ביטחון על רקע חטיפת שלושת הנערים, שלצערנו ולכאבנו, נרצחו באכזריות על-ידי חוטפיהם, ואני מקווה מאוד שהם ייתפסו בהקדם. 3. האפשרות של חידוש הביקורים נבחנת כל העת במסגרת הערכות מצב שמקיימים כלל ארגוני הביטחון, ובכלל זה צה"ל, שירות הביטחון הכללי, שב"ס. לאחרונה, ביום חמישי, 10 ביולי, לפני כמה ימים, חודשו הביקורים לאסירי ה"פתח", וזאת בתיאום כאמור עם כלל גורמי הביטחון. ולכן אני חושב שהתשובה ניתנה. הביקורים מתקיימים כסדרם, בדקתי את זה, ולמעשה, בוא נאמר, הבעיה נפתרה. לגבי הנושא של ביקורים של משפחות אסירי ה"חמאס" עדיין לא אישרנו.

שאלה נוספת לחבר הכנסת גטאס, ואחריו, לחבר הכנסת מוחמד ברכה.

ההבחנה בין אסירים לצורך העניין של ביקור הומניטרי של משפחה, היא לא מובנת לי, במיוחד כשהפן של ביטחון שדה או ביטחון פנים הוא לא העניין. כאן כנראה יש עניין של ענישה נוספת או לחץ נוסף, שאני מבקש מהשר להסביר אותו יותר טוב. אני אישית פניתי לכבודו בבקשה לביקור, ובפעם הראשונה הייתה השהיה,

בתשובה, ואחרי לחץ שלי קיבלתי מכתב רשמי ממשרדך שאני מנוע, שבקשתי נדחית. כשלחצתי שוב לקבל את הסיבה, הוברר לי ששירות הביטחון הכללי מתנגד. האם זה משהו שעדיין נמשך? האם זו מדיניות חדשה לגבי ביקורי חברי כנסת במתקנים, או שזה לגבַי ובתקופה הספציפית הזו בלבד? תודה לחבר הכנסת גטאס. חבר הכנסת מוחמד ברכה. השאלה שלי מתייתרת. רק להוסיף שיש סחבת באישור ביקורים לחברי כנסת, גם שלי, סחבת בעניין ביקורי חברי כנסת. גם שלי וגם של חבר הכנסת אברהים צרצור,

נוספת, דבר שהוא לא מתקבל על הדעת.

שאלה נוספת, בבקשה, אדוני. חבר הכנסת פייגלין, שאלה, לא, תיגש למיקרופון.

אני רק מבקש להבין איפה החוק ואיפה התקנות.

מה מחויבים לתת לאסירים הביטחוניים מבחינת החוק ומה תלוי בשיקול דעת?

בבקשה, אדוני השר. חבר הכנסת פייגלין, לגבי החוק, אין פה חוק, זה נתון לשיקולי. מובן שאני מתייעץ עם צה"ל, עם שירות הביטחון הכללי, השב"ס. כלומר, מלכתחילה לא, סליחה? כלומר, מלכתחילה, יש ביקורים. יש ביקורים. מה שבאמנת ז'נבה, מה שמותר, למשל, כשהחמרתי עם אסירי "חמאס", במקום פעם בשבועיים, החלטתי פעם בשלושה חודשים, פעם בחודשיים, זה בסמכותי, אני מחליט. זה המקסימום שאני יכול למתוח. כלומר, אני מחויב פעם בחודשיים, נגיד, פעם בחודשיים, אני מחויב, על-פי האמנות. האמנה הבין-לאומית. כמה מקבלים היום?

כמה הם מקבלים היום? היום ה"חמאס" לא מקבל. כבר תקופה ארוכה שהחלטתי שהם לא מקבלים. גם בגלל החטיפה של הנערים וגם בגלל המלחמה, מה שקורה בדרום, החלטתי להפסיק את הביקורים. לגבי ה"פתח" פתחתי את זה לפני שבוע, זה שיקול דעתי. באיזה תדירות? סליחה? לגבי ה"פתח", לאיזה תדירות? "פתח" אני לא זוכר, אבל זה שירות בתי-הסוהר מחליט. אני לא יודע אם זה פעם בחודש או פעם בשבועיים או פעם בחודשיים. אני לא זוכר, אני לא רוצה להתחייב, אבל הביקורים ל"פתח" נפתחו לפני כמה ימים, כי אנחנו לא רואים קשר בין שני הדברים. זה גם עונה, לגבי, חבר הכנסת באסל, אני אומר שוב ההתייעצויות, באמת, אנחנו מתייעצים. אני חושב שאין מקום, מבחינתי, לא היה מקום,

להמשיך באי-כניסה לאסירי "פתח", ולכן פתחנו את זה ובהתייעצות קיבלנו את ההחלטה, ואני קיבלתי את ההחלטה לשחרר את הדברים. לגבי ה"חמאס", עדיין לא התקבלה החלטה, וכרגע אנחנו לא דנים בזה. לגבי חברי הכנסת,

אני לא ידעתי שעצרו, אני שומע מברכה ואני שומע גם שנעצרו הביקורים. אני לא מכיר את זה, אני אבדוק את זה אחרי שאני אסיים, למה נעצר. אני לא רואה שום סיבה שזה ייעצר, עניינית אני לא מוצא, אבל אני אבדוק את זה מייד אחרי שאני אסיים פה, למה נעצרו הביקורים של חברי כנסת. זאת זכותם, זאת חובתם, ואני לא רואה בזה שום בעיה שחברי הכנסת יבואו ויבקרו. לי אין שום בעיה, אני אבדוק מה קרה פה. תודה. סליחה. יכול להיות ששירות הביטחון הכללי, שם בנקודת זמן, אבל אני אבדוק את זה, אני לא רוצה להתחייב. כל כמה זמן אתם שוקלים את ההחלטה לגבי אסירי "חמאס" לדוגמה? אני לא יודע. כרגע זה לא מונח על השולחן, כרגע. כנראה בגלל מה שקורה בדרום. תודה לשר לביטחון פנים ולשואלים. השר לביטחון פנים ישיב על שאילתה מס' 221 של חבר הכנסת דוד אזולאי. הנושא הוא: אי-שחרור אסיר בעל התנהגות טובה בגלל חוב כספי. בבקשה, חבר הכנסת דוד אזולאי. מיקרופון בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, לאחרונה נחקק חוק שאין לאסור אדם בשל חוב ממוני, ובוודאי לא כאמצעי לגביית חוב. בוועדות שבבתי-הסוהר נהוג לא לאשר ניכוי שליש לאסיר אם לא פרע חוב כספי. רצוני לשאול, אדוני השר: 1. האם נכון הדבר? 2. ומה ייעשה לביטול הנוהג הזה?

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השאילתה הזו מתבססת על חוק ההוצאה לפועל (תיקון, ביטול מאסר חייבים), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת אורי מקלב, שאושר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת בחודש מאי 2014. חוק זה ביטל את האפשרות למאסר חייבים, מלבד חייבי מזונות, ועוסק בענייני ממונות במשפט האזרחי. שחרור על-תנאי ממאסר נוגע בכלל למשפט הפלילי, ולמי שהורשע בביצוע עבירות פליליות. צריך לעשות את ההפרדה בין שני הדברים: ככל שמדובר בשחרור על-תנאי ממאסר פלילי, קובעת הוראת סעיף 9(1) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א 2001, כי אחד מהשיקולים בעת דיון בבקשת האסיר לשחרור מוקדם הוא האם שילם האסיר את הקנס או את הפיצוי הכספי שהושת עליו. זה אחד התנאים.

ברצוני להדגיש, בהתייחסות לשאלה מס' 2 בשאילתה, כי לא מדובר בביטול הנוהג אלא בביצוע ההנחיה או ההוראה שמפורטת על-פי החוק, המדברת בעד עצמה, נוגעת להיבטי ענישה של עבריינים פליליים ופיצוי לקורבנות העבירה שביצעו.

האם יש שאלה נוספת? אכן, שאלה נוספת לחבר הכנסת דוד אזולאי. בבקשה, אדוני. אדוני השר, מדבריך אני מבין שבעצם, הנוהג של השליש, מי שעדיין צובר חוב, בעצם לא מובא בחשבון והוא לא יקבל את השליש. ככה אני מבין מדבריך,

אני חושב שזה נוגד את החוק שחוקקנו, שאדוני דיבר עליו. תודה, חבר הכנסת אזולאי. השר, בבקשה. לגבי השליש, אני צריך לבדוק את זה, חבר הכנסת דוד אזולאי. אתה מניח, אני רוצה לבדוק אם זאת ההנחה האמיתית. אני אבדוק את זה. תודה. תודה לחבר הכנסת אזולאי ולשר לביטחון פנים. אנחנו עוברים לשאילתה מס' 224 מאת חברת הכנסת אורית סטרוק: חבלות פורעים ערבים בשדה-כלב. בבקשה, גברתי.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, שאלה נוספת לחברי הכנסת חנין,

לא, לא, לא, זה כבר לשאילתה שלך. לשאילתה שלך.

את שואלת. אחר כך אם תרצי שאלה נוספת, יש לך. לאחר מכן חברי הכנסת,

חשבתי שיש שאלה נוספת על השאלה של דוד אזולאי.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבלות פורעים ערבים בשדה-כלב. מזה כשבועיים החווה החקלאית שדה-כלב נתונה להתקפות פורעים ערבים. הנזקים לחלקה משמעותיים. בחודש האחרון הוגשו שלוש תלונות במשטרה. רצוני לשאול: 1. כמה חשודים נעצרו? 2. כמה יועמדו לדין ובאילו עבירות? 3. האם נלקחו תמונות מהמצלמות האזרחיות הצופות על המתחם? תודה לחברת הכנסת אורית סטרוק.

תודה, אדוני היושב-ראש. שדה-כלב הוא שטח חקלאי הנמצא מזרחית לעיר חברון, למי שלא מכיר, בכניסה לכפר בני-נעים. הוא גם צמוד לבני-נעים. השטח המדובר נרכש על-ידי יהודים לפני כ-70 שנה, ומזה 30 שנה הוא מעובד על-ידי מנחם לבני, מוותיקי המתיישבים ביישוב היהודי בחברון. בשדה-כלב יש כרם ומטע עצי דובדבן המשתרעים על שטח של 42 דונם, מגודרים ועם גלאי נפח ומערכות התרעה. חלקה זו הייתה נתונה בעבר לחבלות מצד תושבי הכפר בני-נעים הצמוד אליה. לפיכך פעלה המשטרה במרחב חברון בשיתוף פעולה עם הצבא, חטמ"ר יהודה, בחודש אוקטובר 2013, ובוצעו מעצרים בכפר בני-נעים. נעצרו תשעה חשודים, נחקרו, וחלקם הודו במיוחס להם והפלילו את יתר חברי ההתארגנות בהצתה וגרימת נזק לעצים. תיקי החקירה בעניינם הועברו לטיפול התביעה הצבאית לשם העמדתם לדין. בתאריך 19 ביוני 2014 התלונן מר לבני כי התחדשו מעשי החבלה וההצתות בחלקת שדה-כלב, ונפתח תיק בנדון. במרחב חברון החלה פעילות לאיסוף ראיות המודיעין. המגמה היא לעצור את החשודים. ב-4 ביולי וב-10 ביולי 2014 הוגשו על-ידי מר לבני שתי תלונות נוספות בגין פגיעה בחלקה, ונפתחו בגינן שני תיקים נוספים. במהלך האיסוף המודיעיני אותרו כמה חשודים שיש בכוונת המרחב לעוצרם בקרוב. אציין כי שטח שדה-כלב הוא באחריות הצבא, והוא הציב שמירה של חיילים על החלקה. הכניסה פנימה לכפר בני-נעים אינה מתאפשרת ללא ליווי של הצבא, שכרגע אינו נותן את העדיפות לטיפול מסיבות אובייקטיביות: יש חודש רמדאן, אירוע החטיפה, מבצע "צוק איתן" ועוד כהנה וכהנה. בכוונת המשטרה לפעול, ככל שיאפשר צה"ל, במהרה על מנת להביא למעצרם של החשודים החשודים ידועים למשטרה,

ורק צריך אישור להיכנס פנימה. לפני הצגת השאילתה אנחנו בדקנו עוד הפעם מתי יאפשרו לנו להיכנס עם כוחות הצבא פנימה. הצבא ייתן את ההנחיה או ייתן את הגיבוי האבטחתי, ויחד עם המשטרה הם ייכנסו, יעצרו את החשודים. יש השמות, יש האנשים, רק צריך אישור כניסה לבני-נעים. אני מקווה שברגע שיתאפשר, יעשו את המעצרים. שאלה נוספת לחברת הכנסת אורית סטרוק. לאחר מכן, כפי שאמרתי, שאלות נוספות לחברי הכנסת חנין ואבו ערר. אדוני השר, אני רוצה להגיד לך שיש פה סיטואציה קצת מוזרה. אם התשובה שלך הייתה תואמת את המציאות שמוכרת לי, אז הייתי שואלת אותך במסגרת שאלה נוספת אם מקובל עליך שכשהמשטרה יודעת שעבריינים פוגעים מדי יום ברכוש בצורה מכוונת וגורמים נזקים כל כך קשים, והמשטרה יודעת מי הם החשודים, היא לא נכנסת למקום ולא תופסת את החשודים. האם היית נוהג אותו דבר, או האם המשטרה הייתה נוהגת אותו דבר, אם היה מדובר במצב הפוך, שיהודים היו פורעים מדי יום בחלקה חקלאית של ערבים במקום מסוכן? האם גם אז היו נותנים להם להמשיך ולפגע, אף שיודעים מי הם? ואתה ואני יודעים את התשובה. אבל העניין הוא, אדוני השר, שהסיטואציה האמיתית היא שונה. אני קיבלתי הבוקר טלפון ממפקד המרחב. מפקד המרחב סיפר לי שבזכות השאילתה הזאת החליטו שלא לחכות לצבא. לקחו פלוגת מג"ב, נכנסו לבני-נעים, עצרו שם 11 חשודים וכבר נכון ל-07:10 בבוקר, כשדיברתי עם מפקד המרחב, הם נחקרו, הודו והפלילו אחרים. כל מה שנותר לי להגיד זה יישר כוח ענק לחיילים וללוחמי מג"ב שעשו את המעשה הזה סוף-סוף, ופעלו ואכפו את החוק סוף-סוף. אבל בפעם הבאה אל תחכו לשאילתות דחופות שלי. אתם יודעים מי החשודים, אתם רואים שאנשים, פעם אחר פעם הרכוש שלהם נפגע בצורה כל כך זדונית, מכוערת ופלילית. תעשו את זה, אל תחכו. יש לכם מג"בניקים, תפעלו כמו שצריך לפעול. תודה רבה.

תודה לחברת הכנסת סטרוק. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני מניח שהובאה לידיעתך הפרשה החמורה של מוצאי-שבת בתל-אביב, שבה קבוצה של פורעים אנשי ימין, בכוח, ניסו להתנכל למפגינים שהביעו מחאה על ההסלמה ברצועת-עזה. שלושה דברים חמורים מאוד קרו שם:

אנשים שבכוח ובאלימות ניסו לפגוע במפגינים שדעותיהם שונות, כולל לרדוף אחרי גברים ונשים מקרב המפגינים אחרי סיום ההפגנה במטרה להכות אותם, כולל מכות פיזיות, כולל גם פגיעה במפגין שנשלח לבית-חולים, דבר חמור ראשון, דבר חמור שני, חלק מהמפגינים הימנים בחרו ללבוש חולצות שבהן משתמשים ארגונים ומפגינים ניאו-נאציים באירופה. התופעה הזאת היא תופעה חדשה. אני חושב שבמדינת ישראל אין מקום להזדהות עם ארגונים, עם תנועות ועם סמלים ניאו-נאציים, והדבר הזה הוא חמור ומסוכן, הדבר השלישי, כדי שלא יהיו שום ספקות לגבי האופי האמיתי שלהם, הם גם השתמשו בקריאות "מוות לערבים" ו"שמאלנים למשרפות". שאלותי:

התארגנויות קיצוניות כאלה? 2. האם עצרתם, או אתם מתכוונים לעצור, ולנקוט הליכים נדרשים כנגד הפורעים וכנגד התופעות שהפורעים האלה מייצגים? תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת טלב אבו עראר. הם מתכוונים להפסיק לאסור עליכם לקיים הפגנות. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני פונה בשאלה לשר: בשבועות האחרונים המשטרה מאפשרת לחבר הכנסת פייגלין לבקר במסגד אל-אקצא. לפני זה המשטרה הייתה אוסרת עליו, כי ביקורו רק יוצר פרובוקציות, והוא מוקד להסתה. כל ביקור שלו שם עם הקבוצה או עם החבורה שנכנסת אתו למתחם מסגד אל-אקצא יוצר עימותים וחיכוך מיוחד.

לכן, מה יעשה כבוד השר, ליהודים מותר להתפלל בהר-הבית.

לאסור את כניסתו של פייגלין ושל מסיתים וגורמים שכמוהו לעימותים במסגד אל-אקצא?

חברת הכנסת אורית סטרוק, הכול ברור. לא צריך הבהרות. השר לביטחון פנים יודע שהשאלות הנוספות לא היו קשורות לשאילתה. אם תרצה להשיב, בבקשה, אם לא, תעביר תשובות בכתב. מה שאתה בוחר לעשות, הזכות שלך. בבקשה, אדוני. תענה להם שלכל יהודי מותר להתפלל בהר-הבית. אין דבר כזה, אל-אקצא. בבקשה. חברי הכנסת, חברת הכנסת סטרוק, קודם כול, אמרתי שהשמות של החשודים ידועים. אני שמח מאוד. כשאמרתי למה הם לא נעצרו, כבר אתמול-שלשום, לקראת התשובה, גם אני שאלתי את השאלה: למה מחכים? אמרו לי שסדרי העדיפויות של הצבא הם אחרים. אני שמח מאוד שהצליחו לארגן פלוגת מג"ב,

ועשו את זה. זה מראה שגם את העלית את השאילתה, וגם אני דרשתי, ובוצעו המעצרים. איך אומרים? בתוצאה, נעצרו.

יש גם פעילות שאנחנו מכירים בחודש האחרון באזור ההוא בעקבות חטיפת הילדים. בסוף צריך למצוא את הכוחות ולבצע את המעצרים. אני שמח מאוד שהתשובה היא שנעצרו. זו התשובה האמיתית. לגבי שאלת אבו עראר, אני אומר לכם שוב, הנושא של הר-הבית, אתם בכל פעם תעלו, אני בכל פעם אשיב על זה, אין לי שום בעיה. הנושא של הר-הבית, יש הנחיות, יש הוראות. הר-הבית פתוח לכולם. אני לא עוצר, לא את חברי הכנסת, ולא מכאן ולא משם, ולא תיירים ולא ישראלים, רק אם יש מידע ספציפי שגורם לפרובוקציה או גורם להסתות או לכל דבר אחר. אנחנו מאפשרים באופן כללי לכולם להגיע להר-הבית, נקודה.

אני לא פותח בדיאלוג, חבל. אתה תגיד לי על פייגלין ואחרי זה פייגלין יגיד לי עליך. זה לא יעזור. האם זה סימן לשינוי הסטטוס-קוו? איזה סימן? מה אתה מחפש סימנים?

זה לא היה לפני. שמה? פייגלין וכמוהו, המסיתים, הם לא היו נכנסים להר. אבל עובדה שהוא היה. מה קרה? ומה קרה? זה שינוי בסטטוס-קוו. אין שינוי בסטטוס-קוו.

הסטטוס קוו-יישמר. ואנחנו, המשטרה תדאג לשמירת הסטטוס-קוו. לגבי שאלת חבר הכנסת חנין, מאחר שידעתי שאתה באולם, ולא ידעתי שאתה שואל שאילתה, אבל ידעתי שאתה תשאל, או אתה, אז הכנתי, הבאתי את החומר אתי. החשוד המיידי.

אני יודע, אני יודע עם מי אני חי, כבר כמה שנים אנחנו מכירים.

אז אני הבאתי את החומר, וברשותכם, התשובה תהיה קצת ארוכה. ויש לך הסבלנות, נכון? אז אני אתן לך. לגבי ההפגנה בתל-אביב, כי זה עלה כבר,

בוועדת הפנים, עם המפכ"ל שם, נדמה לי שזה גם עלה: בתאריך 12 ביולי 2014 התקיימה בכיכר "הבימה" עוד הפעם, זו תשובת המשטרה שהייתה שם. אני לא הייתי באירוע. גם אני לא הייתי באירוע. איך לא היית? איך לא באת לשם? הייתי בחיפה, בהפגנה בחיפה. אה, בסדר. הוא "דפק נפקדות", מה שנקרא.

הייתי בהפגנה אחרת. לא, לא, זה בסדר גמור, אתה לא יכול להיות בשתיהן. אפילו דב לא יכול להיות בשני מקומות. בדיוק.

חנין, מצוין, טוב שהיית בחיפה, תאמין לי, הרווחת. טוב, אדוני השר, התשובה קצת ארוכה.

היושב-ראש מבקש להזדרז, אז אני יש עוד כמה דברים לעשות. ב-12 ביולי 2014 התקיימה בכיכר "הבימה" מחאה שאורגנה על-ידי השמאל. יודגש כי מדובר בהפגנה שהתקיימה ללא רישיון, כלומר לא הוגשה כלל בקשה לקיימה ולא בוצעו כל תנאים, לא תיאום, לא תיאום מקדים על-ידי המארגנים מול המשטרה, נתחיל בכך. למרות זאת הוחלט לאפשר למשתתפים להביע את מחאתם.

המשטרה נתנה למרות זאת. אמרו: הגעתם בלי בקשה, אנחנו מאפשרים לכם. בעניין זה ברצוני להפנות להחלטתו של כבוד השופט עמית מ-11 ביולי 2014, שלא לקיים דיון דחוף בעתירה של שני תושבי חיפה נגד החלטות מפקד מחוז חוף, מקרה אחר, שלא מאפשר להם לקיים תהלוכה במרכז העיר במחאה על מבצע "צוק איתן", מאחר שידי המשטרה עמוסות גם עקב המצב הביטחוני. כבוד השופט עמית קבע כי העותרים לא הסבירו מה הדחיפות לקיים את התהלוכה בציר כה מרכזי בחיפה דווקא במוצאי שבת הקרובה. את החלטתו חתם כבוד השופט עמית במילים הבאות: החלטה זו נתעכבה למשך כמה דקות עקב אזעקת "צבע אדום" וכמה נפילות באזור ירושלים. אף שהמארגנים לא פנו למשטרה, התייצב כוח משטרה שמנה כ-30 שוטרים שהגיעו למקום לקראת השעה 19:30, מאחר שהמחאה כבר הגיעה לשם,

המחאה החלה בשעה 22:00, כאשר במקום החלה התגודדות, ברחבת "הבימה", תוך שכוח משטרה יוצר חיץ בין המפגינים. במקום נכחו 120 אנשי שמאל וכ-30 אנשי ימין. בשעה 21:30 לערך, בעוד המחאה בעיצומה, נשמע לפתע "צבע אדום". מפקד כוח המשטרה קרא לכלל המשתתפים ולציבור הסקרנים להתפנות באופן מיידי לעבר המרחבים המוגנים. למה?

למה?

הרשה נא לי.

בסיום האזעקה, ועוד בטרם הנחה מפקד הכוח לשוב לשגרה, יצאו משתתפי המחאה מהמרחבים המוגנים, וזאת אף שהסכנה טרם חלפה ורסיסים החלו ליפול באזור בעקבות יירוט אחד הטילים. במקביל החלו לזרום ברשת הקשר דיווחים בדבר נפילת רסיסים, כאמור, ברחוב צבי שפירא הסמוך לאירוע, דבר שחייב את המשטרה לבודד זירות אלו על מנת שיהיה ניתן לטפל במהירות וביעילות בכל הנפלים של הרסיסים ולא לסכן חיי אדם. בבדיקה עם מד"א התברר כי פונה אדם שפנה באופן עצמאי למד"א ללא עירוב המשטרה משדרות בן-ציון פינת רחוב קינג ג'ורג' בשעה 21:45, והם פינו אותו אחר כך. מבדיקה שנערכה מול בית-החולים איכילוב עולה כי פרט לאמור בסעיף 14, כלומר מה שדיברנו, לא הגיעו אליהם פצועים נוספים. קיימים סרטונים, רגע. רק רגע, תן לי. ממה הוא נפצע, הפצוע? רסיס, נפל, אני לא יודע, או בריצה, אין לי מושג.

לא מרסיס. אני לא יודע ממה הוא, שאלת, אמרתי לך:

גם שאלה אותי חברת הכנסת סתיו שפיר. אני רוצה לשאול שאלה נוספת.

אבל כשהמשטרה מעלימה עין ממצב כזה, המסר שעובר לציבור הוא מסר מאוד בעייתי. שמה? שהמשטרה מעלימה עין. אדוני, אפשר שאלה נוספת? לא, זאת כבר שאלה נוספת, זאת כבר שאלה נוספת. אבל אמרתי שנפתחה חקירה. פשוט הייתה לשר תשובה מפורטת

בין האורחים ביציע יש גם ילדים מקיבוץ נירים שהיו אמורים לחגוג בר-מצווה. מסיבות ברורות לא חגגו, אז אנחנו שמחים לראות אתכם בכנסת, נקווה שזה פיצוי קטן על היעדר החגיגה שתתקיים בעזרת השם בקרוב גם אצלכם. ברוכים הבאים לכנסת ומזל טוב לבר-מצווה, בת-מצווה. אדוני השר, כפי שאמרנו, אישרתי באופן חריג לענות גם על השאילתות שהופנו לשר הביטחון. אתה גם בקי בחלק מן הדברים. איפה שלא, ואיפה שיהיו שאלות נוספות,

אנחנו נעביר את זה למשרד הביטחון והם ישיבו. השר ישיב על שאילתה דחופה מס' 223, שהופנתה לשר הביטחון על-ידי חבר הכנסת נחמן שי. הנושא הוא: אירוע פרטי במחנה צבאי. שאלות נוספות ישאלו חברי הכנסת יפעת קריב ודב חנין. יצוין כי היו להם גם הצעות דחופות לסדר-יום בנושא הזה. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת מיכאלי, סגן השר דני דנון היה אמור להשיב אבל הוא לא ידע שהחיים, אבל הוא עדיין בתפקיד 48 שעות. עוד זמן קצר תימסר הודעה בעניין. זה לא נכון, פיטורי סגן השר שונים מהתפטרות שר. זה על סדר-היום של הכנסת, אנחנו החמצנו, החמצנו. זאת שאלתי: ביום שלישי האחרון נערך בבסיס צבאי אירוע פרטי של תורם שכלל תצוגת תכלית של חיילים לרגל ציון בת-המצווה של בנות המשפחה התורמת. רצוני לשאול: 1. מדוע נערכים אירועים פרטיים במחנות צה"ל? 2. האם התקיימו אירועים דומים בעבר? 3. האם צפויים אחרים בעתיד? תודה, חבר הכנסת שי. כבוד השר, בבקשה.

היושב-ראש, חברי הכנסת, אני משיב בשם שר הביטחון.

לא מתקיימים אירועים פרטיים בבסיסי צה"ל. עם זאת, כספי התרומה לצה"ל מהווים תמיכה משמעותית בתהליכים רבים הנעשים עבור רווחתם של חיילי צה"ל, והתרומות השונות משקפות את הקשר האמיץ השורר בין צה"ל לבין תומכיו בעולם. לכן מעת לעת מתקיימים בצה"ל אירועים שמטרתם להביע הוקרה ותודה לתורמים ולגופים שהם מייצגים, אך לא אירועים פרטיים. קיימים בצה"ל כללים ברורים של אופן העבודה מול הגופים הללו. מפקד זרוע היבשה, האלוף גיא צור, ערך תחקיר בנושא חגיגת הבת-מצווה במתקן אדם. האירוע הוגדר כאירוע פרטי שנערך בבסיס צה"ל מכספי תרומות. המסקנות המרכזיות של התחקיר מצביעות על כשלים ברמה הפיקודית ועל כך שהאירוע הנ"ל חרג מהכללים והפקודות הנהוגים בצבא. בסיום התחקיר הוחלט לשפוט את המפקד האחראי על-ידי קצין חי"ר וצנחנים ראשי. עוד הוחלט כי תוקם ועדת ביקורת פנימית בתוך זרוע היבשה לבדיקת הנושא. פקודות הצבא והוראות משרד הביטחון אוסרות על חיילי צה"ל במדים לעסוק בהתרמה בארץ ובחו"ל, ולכן הוגדרו שערי כניסה סדורים לתרומות באמצעות אל"ח ולב"י. כל תרומה שמיועדת לחיילי צה"ל, לרווחה, לתשתיות או לחינוך, מחויבת באישורה על-ידי אל"ח או לב"י ושל מינהלת התרומות באכ"א.

שאלה נוספת לחבר הכנסת שי, בבקשה, אדוני. ואחריו, שאלות נוספות לחברי הכנסת קריב וחנין. אני יודע שהשר הרי לא עוסק בנושאים האלה, ולכן שאלה נוספת קצת עלולה להביך אותך,

יש עוד כוונה לקיים אירועים במתכונת הזאת?

כי מכל מה שהבנתי פה יש מדיניות, הייתה חריגה מן המדיניות, ומפקד הבסיס, מפקד היחידה, נענש בצורה כזו או אחרת. אבל האם יש עוד אירועים מתוכננים בצינור שבאים אנשים, מכובדים ככל שיהיו, מחוץ-לארץ, ובסיס צבאי שלם נפרס לפניהם ועושה להם תצוגות של כלבים, או כל מיני דברים אחרים יפים שצה"ל יודע לעשות? תודה רבה לחבר הכנסת שי. חברת הכנסת יפעת קריב, בבקשה, גברתי. כפי שאמרתי, אם השר לא ידע את התשובה במקום, הוא לא השר הממונה, אז תועבר תשובה בכתב.

אדוני השר, אנחנו היינו שמחים לשאול את שר הביטחון, ברור לנו שהוא לא היה יכול להגיע, וגם סגן השר, גם ברור לנו מה קורה. אני ככה אשאל את השאלה, זה באמת נושא מאוד חמור, מאוד בעייתי. השאלה שנשאלת: האם באמת חיילי צה"ל נאלצים במפתיע להפסיק את שגרת יומם ולהשתתף באירועים דומים, בכלל לתורמים כאלה ואחרים? כי כן, הבנו שיש אירועים לתורמים, ואולי זה לגיטימי, צריך להבין איפה הלגיטימיות עוברת. מה הם הכללים הברורים לאירועים כאלה, ומי אוכף את הנהלים? זה כן ידוע שזה חוזר על עצמו, אף שאמרת שלא. ואם אתה כבר נמצא כאן, היינו שמחים לדעת אם גם במשטרת ישראל נעשים אירועים דומים, לא כמו הבת-מצווה אלא שבאמצעות השוטרים מגייסים בעצם כספים לטובת משטרת ישראל? תודה רבה. תודה לחברת הכנסת קריב. חבר הכנסת דב חנין, ולאחר מכן תשובת השר. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, הטענה היא לא כלפיך, אבל אני חייב להודות שתשובת מערכת הביטחון מאוד מאוד מאכזבת אותי, מכיוון שהתשובה היא תשובה דיפלומטית, שיש נהלים, ויש הוראות, ויש הנחיות, תיעשה בדיקה ותהיה הקפדה על הנהלים. יש פה מעבר על קו אדום מאוד מאוד ברור, וצריכה להיאמר פה אמירה עקרונית וערכית: תפקידו של הצבא הוא לא להיות כר שעשועים לבעלי הון. הצבא וחיילי הצבא, משימתם היא לא לשעשע, אם מיליארדרים תורמים מהארץ או מיליארדרים תורמים מחוץ-לארץ. הדבר הזה הוא לא רק מביך אלא הוא אפילו מביש. ואני הייתי מצפה משר הביטחון, אם הוא היה עומד כאן, או מישהו שבאמת יודע לומר את הדברים בשם מערכת הביטחון, שדברים כאלה לא יקרו יותר במערכת, חד וחלק. תודה, חבר הכנסת חנין. האם השר רוצה להוסיף משהו על תשובתו? חברת הכנסת קריב, לגבי המשטרה, שירות בתי-הסוהר, היום זה לוחמי-האש, יש נהלים, אני אחדד אותם בעקבות האירוע שקרה בצבא, אבל אני אומר שיש נהלים, אני מכיר אותם, וצריך פשוט להקפיד עליהם. לגבי עמיתי, גם דב חנין וגם נחמן שי, אני באמת מלא הערכה לשר הביטחון, שכרגע נמצא במרכז אירוע, מערכה לא פשוטה, ואני מייצג אותו פה, איך אומרים, לענות תשובה, א. אני מחזק אותו, את חיילי צה"ל ואת כל מי שנוטל חלק בכל מה שקורה. אבל השאלות הן לגיטימיות, וצריך לשאול את השאלות האלה, וכמו שהיושב-ראש אומר, צריך להפנות אותן, אולי תשובות בכתב ואולי לשאול את שר הביטחון.

הן נמצאות בפרוטוקול, ואנחנו נדאג שמערכת הביטחון, משרד הביטחון, יענו בכתב לחברי הכנסת שי, חנין וקריב. תודה. אנחנו עוברים לשאילתה של חברת הכנסת מיכל רוזין. הנושא הוא: מיגון לעובדים בבניין ובחקלאות, מספר השאילתה, 226. גם כן במקור לשר הביטחון.

אני מקווה באמת שהתשובה תהיה מספקת כי אכן מדובר באמת בימים קשים אלו, ונוסף על החסר הגדול שאנחנו שומעים עליו במיגון לתושבי הדרום, אתרי בנייה ומשקים חקלאיים רבים בטווח קצר, אפס עד 7 קילומטרים מעזה, נמצאים באזורים חשופים, וכמו שאנחנו יודעים, "כיפת ברזל" פעמים רבות אינה מיירטת בשטחים פתוחים אלו. מהנתונים שלי לגבי אפס עד 7 קילומטרים, יש 502 חקלאים, 3,600 עובדים, ויש בשטח 280 פעמוניות ו-100 צינורות. במבצע הקודם, ראוי לציין, נפגע עובד זר. שאלותי: 1. האם בתקופת מבצע "צוק איתן" ננקטים צעדים להבטחת מרחבים מוגנים באתרי בנייה במשקים חקלאיים? 2. האם קיימים גם אמצעי מיגון מספיקים, מרחבים מוגנים,

חברי חברי הכנסת, בהמשך לפנייתך מהיום, להלן ההתייחסות של צה"ל: פיקוד העורף הוא הסמכות המקצועית הראשית לנושא התגוננות אזרחית, ומתוקף כך אחראי לכתיבה ופרסום של הנחיות ותקנות בתחום המיגון. אחריות הביצוע והאכיפה של התקנות שמפרסם פיקוד העורף חלות על רשויות מקומיות ומשרדי הממשלה, כל אחד לפי עניינו. הפרויקטים של המיגון שמבצע פקע"ר מתבצעים בהתאם להנחיית הדרג המדיני ובהינתן תקציב. פיקוד העורף לא מבצע מיגון לעובדים במשקים החקלאיים באתרי הבנייה. ואני אוסיף,

מאחר שצפיתי בך, נדמה לי, בוועדה לעובדים זרים, את רואה שגם אני רואה אותך, ודיברתם על זה, ומעבר לזה אני יכול להוסיף, מיכל, שאני מסתובב הרבה במועצות האזוריות, בעיקר בדרום, והם לא מוגנים. מאחר שאני מכיר, המשקים לא מוגנים, הפועלים לא מוגנים, אני רואה את הדברים האלה והם גם פונים אלי, למה אין לנו מיגונית או כל דבר אחר. זה לגיטימי. אני גם שאלתי את הדברים האלה, אבל זו התשובה של צה"ל ואני העברתי אותה. שאלה נוספת, חברת הכנסת רוזין, בבקשה.

תודה לך שהזכרת שאכן דנו בכך אתמול בוועדה לעובדים זרים בראשותי. אני הזמנתי את נציגי פיקוד העורף, והם לא הגיעו לישיבה. אני חייבת לומר שגם החקלאים שאתם דיברנו סיפרו איך הם משתטחים בשדות פשוט עם העובדים, ללא כל מיגון, ויש אמצעי מיגון. אבל חשוב לומר שבמשרד הביטחון הוחלט לתגבר את המיגון ב-400 מיליון שקלים, אבל לא את המיגון לחקלאות.

יש החלטה לא לתגבר את המיגון לאזורים חקלאיים. וכפי שאמרתי, אנחנו יודעים ש"כיפת ברזל", שעושה עבודה מצוינת, אינה מיירטת את אותם טילים שמגיעים מרצועת-עזה מעל שטחים פתוחים. כלומר, השטחים האלה בהחלט מועדים לסכנה.

שאלות נוספות לחברי הכנסת אייכלר וחנין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני מצטרף לדאגה הכנה לעובדים הזרים ולחקלאים. אמרת שביצוע המיגון הוא באחריות הרשויות ומשרדי הממשלה, ואני רוצה לשאול לגבי ילדים שנולדו כאן ולומדים בתלמודי-תורה באשדוד. בסיורי באשדוד, ביום פרוץ מלחמת "צוק איתן", ראיתי שהם שוהים בכיתות בקרוונים, וכל מה שלפיקוד העורף היה לומר זה שהם לא ילמדו. אני רוצה לספר לך,

כשהיה פה השר מתן וילנאי, שהיה ממונה על העורף, הוא היה שם בסיור והוא דרש ממשרד החינוך, חד-משמעית, לבנות כיתות במבנים, ואני לא מדבר על מבנים ממוגנים אפילו, אלא לפחות מבנים יציבים. מאז נעשו כמה דברים על-ידי המשרד ועיריית אשדוד, אבל עדיין יש באשדוד מאות ילדים בכיתות חשופות לטילים ורסיסים. מה תעשו, כבוד השר, כדי למנוע את האפליה הזאת בין ילדים ששווים כיתות בטוחות לילדים שווים פחות, שעבורם מספיק קרוון ישן וכל מה שיש לומר להם זה לא לבוא ללימודים? זאת לא תשובה. כשם שלא ניתן לומר לעובדים הזרים אל תבואו לעבודה ולפרנסה, אי-אפשר לומר לילדים אל תבואו לבתי-הספר.

אדוני, חבר הכנסת דב חנין, שאלה נוספת, בבקשה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, בהמשך לשאלתה של חברת הכנסת רוזין, שעוסקת באותם אנשים, אותם בני-אדם שלא נמצאים בריכוזי האוכלוסייה הגדולים שעליהם מערכת "כיפת ברזל", למרבה השמחה, יודעת להגן, ובינתיים בדרך כלל מצליחה בצורה מאוד מרשימה. חברת הכנסת רוזין דיברה על עובדים זרים שנמצאים במרחבים חקלאיים, ואני רוצה להפנות את תשומת הלב לעוד אנשים שנמצאים במרחבים לא עירוניים, וזה הציבור הערבי הבדואי שגר בכפרים לא מוכרים. אנחנו יודעים שהאנשים האלה, בדרך כלל, נמצאים ביישובים שבהם הבנייה ממילא היא בנייה מאוד ארעית, מאוד לא חזקה, מאוד לא בטוחה, וודאי שאין שם לא מרחבים מוגנים ולא מקלטים. אנחנו גם יודעים שיש פגיעות באזורים האלה, וגם טילים שנוחתים במרחבים האלה, או רקטות שנוחתות במרחבים האלה. והשאלה היא: האם יש תוכנית מסודרת לפזר באזורים האלה מיגוניות שתאפשרנה לאנשים, כל עוד המצב המלחמתי נמשך, להתגונן באופן סביר, לשמור על חייהם, על חיי ילדיהם? הדבר הזה, אגב, לא מחייב בניית קבע. המיגוניות הן מיגוניות שאפשר להעביר ממקום למקום, לא מדובר על שינוי סטטוס, מדובר בפירוש על הצלת חיים.

אדוני היושב-ראש, חברי, אני חוזר ואומר, מאחר שהדברים האלה מוכרים לי, לגבי המיגוניות וכל הנושא של המיגון בשטחים הפתוחים, הדברים האלה עולים.

העדיפות הייתה למגן בטווח של 7 קילומטרים מרצועת-עזה, שם הכול ממוגן ואנחנו מאפשרים שם חיים, מאחר שיש את המיגון, לילדים ולחיי הקהילה. אין קשר, אני אומר לך, חבר הכנסת אייכלר, לגבי כולל או בתי-ספר. יש עוד הרבה שכונות, הייתי בשכונה בבאר-שבע, הייתי באשקלון, יש עדיין הרבה מקומות לא ממוגנים כי הם לא בטווח של 7 הקילומטרים. מעבר לזה, ממגנים בהתאם, א. ליכולת התקציבית, ב. לצורך של הרשות המקומית, ובתיאום עם פיקוד העורף. אין קשר לכולל או בית-ספר, לא עושים את ההפרדות האלה. ולכן צריך לראות, יש עדיין הרבה מקומות שלא ממוגנים, ולכן ההחלטות אם כן לקיים או לא לקיים, זה שיקול של פיקוד העורף עם השלטון המקומי. לגבי הנושא של המגזר הבדואי, חבר הכנסת דב חנין, אני מסכים.

המגזר הבדואי, בעיקר בפזורה,

גם ביישובים, אתמול ביקרתי בבית-החולים סורוקה את שתי הבנות שנפצעו. ביקרתי אותן, ראיתי, דיברתי עם האבא, עם המשפחה. נפצעו, הם סיפרו לי את הסיפור. אבל כמו שהן נפצעו שם, ראיתי את הילד שרץ בשטח פתוח באשקלון וחטף רסיס לריאה. אותו הדבר, אין שם בכל מקום ומקום. האישה שהוצאנו מתוך ההריסות בבאר-שבע, אין לה מיגון בבית, אין לה מיגון גם בשכונה, ליד הבית. יש הרבה אזורים כאלה. אני מסכים שצריך לראות גם את השטחים החקלאיים, גם את הפזורה או את הבדואים וגם הרבה יישובים. יש הרבה פערי מיגון. איך אמרנו? טוב שיש לנו "כיפת ברזל", וטוב שעם ישראל ואזרחי מדינת ישראל שומעים להנחיות ותופסים מחסה. מצילי חיים.

אני רוצה להודות לשר אהרונוביץ, השר לביטחון פנים, על שהואיל לענות על השאלות.

אדוני. סגן שר האוצר יענה על שאילתה דחופה של חבר הכנסת איציק כהן. יצחק כהן, תואיל נא בטובך לגשת. סגן השר מיקי לוי.

הוא פה, הוא פה, כבר דיברנו, כבר שוחחנו. אולי בינתיים,

אני אומר כמה מילים עד שהוא יגיע? הבוקר אני מגיע מעירי אשקלון, שהופגזה במטח רקטות, תפסיק את המטח כי הגיע סגן השר. תן לנו לדבר, אני במדינה יהודית דמוקרטית. אני בצד היהודי, תן לי לדבר. בבקשה. אז אני רוצה לשלוח מפה את ברכתי לתושבי אשקלון ולבנות הסמינר שבאו לבקר אותנו היום. נמשיך להתפלל, בעזרת השם, שיבוא השלום לארצנו. אדוני היושב-ראש, עד שמיקי יגיע לדוכן, תוכל להתחיל בשאילתה, בבקשה. אתה דוחק בי, אני לא מבין למה. כי זמנו של סגן השר, ויש הודעה דרמטית של השרה יעל גרמן עוד מעט. אנחנו המתנו לסגן השר. לא, הוא היה פה, סגן השר. חברי סגן השר מיקי לוי, פורסם כי פוליסות הביטוח אינן מכסות נזקי רקטות מאחר שהמדינה היא האחראית לפיצוי הניזוקים מפגיעת אויב, מס רכוש. מאידך גיסא, המדינה מפצה עד תקרה מסוימת. רצוני לשאול: 1. האם הדבר נכון? 2. אם כן, מה היא תקרת הנזק שהמדינה מפצה עליו? 3. מה אמור לעשות מי שנזקו עולה על התקרה? לאחר השיחה המקדימה שהייתה לי אתך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול אני אגיד "אמן" על דברי הפתיחה שלך, חברי היקר איציק כהן, הלוואי שהשלום יבוא. לעצם העניין, חברי חבר הכנסת איציק כהן, סגן שר האוצר לשעבר, כיהן בתפקיד גם בתקופת "עמוד ענן", ואין לי בכלל ספק כי חבר הכנסת כהן מכיר את הסוגיה לעילא ולעילא. בהחלט אני בטוח בכך, שהרי עסק בכך כסגן שר האוצר. המצב לא השתנה מאז עזבת את תפקידך. ראשית, ברצוני לומר כי, כידוע, הפוליסה התקנית לביטוח דירה אינה מכסה נזקי מלחמה, פעולות אויב או פיגועים חבלניים. ניתן להרחיב את הפוליסה התקנית בכיסויים שונים, בין השאר כיסוי כנגד נזקי טרור. על-פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות לכך, חפציו הביתיים של כל תושב במדינת ישראל, המצויים בדירת מגוריו, מבוטחים מפני נזק מלחמה. חפצי הבית מסווגים לפי קבוצות: רהיטים,

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וחפצי בית אחרים. חפצים אלה מכוסים ללא תשלום פרמיה מצדו של התושב, עד לתקרה כמפורט, כפי שאני אפרט להלן, אני לא אפרט את הכול. אותם נזקים שנגרמים לאותו אזרח משולמים מהקרן, זה ידוע לכולם. סתם לדוגמה, אני לוקח: רהיטים או מכשירי חשמל לאדם בודד, 29,635 שקלים, מכשירי חשמל לזוג, 35,920, לכל ילד, עוד 601, למבוגר הגר עם יחיד, 4,750. אני אגיד, לסבר את האוזן, את הסך הכול הכללי: סך הכול ליחיד, כלל הנזק בדירה, 66,562 שקלים, בתנאי שכל הפרטים נפגעו, כגון רהיטים,

מכשירי חשמל, אלקטרוניקה, חפץ ביתי אחר, לזוג נשוי, על כל מה שאמרתי, 108,000 שקלים, לכל ילד עוד 12,207 שקלים, ולכל מבוגר הגר עם זוג או עם יחיד, 26,972 שקלים. החוק אינו מכסה חפצי אמנות, תכשיטים, עתיקות, מזומנים או חומרים שנמצאים במחשב אישי וכאלה שלא עשו להם גיבוי. תושב המעוניין לבטח את חפציו הביתיים בערך הגבוה מהערך הנקוב בתקנות, רשאי לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין באר-שבע, חיפה, ירושלים ותל-אביב, למלא טופס הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים, זאת אומרת, הוא מגדיל את ערך הביטוח שלו, או לבצע את הביטוח באמצעות האינטרנט באתר רשות המסים, לערוך חישוב השווי הנוסף של נכסיו שברצונו לבטחם, ולשלם פרמיה בשיעור 0.3% מהשווי הנוסף. השווי הנוסף לא יעלה בסך הכול על 887,033 שקלים. כל מה שאמרתי אכן מבוטח על-ידי הקרן לנזקי מלחמה. נכון שהוא מוגבל, אזרח מוגבל, אבל עדיין הפיצוי הוא פיצוי מאוד ראוי, מאוד יעיל ומאוד נדיב אפילו. ואני משתמש, חברי חבר הכנסת כהן, באותם כללים שאתה נהגת לפיהם כשהיית סגן שר האוצר במבצע "עמוד ענן". אנחנו ניישם את אותם דברים, לא נסטה ימינה ולא נסטה שמאלה.

שאלה נוספת לחבר הכנסת כהן,

אדוני סגן השר. אני מודה לך, אדוני סגן השר. באמת אשלח את ברכתי מהבית הזה לאנשי מס רכוש שעושים עבודה יוצאת מן הכלל, ובאמת מגיעים תחת אש לכל נקודה ועושים עבודת קודש.

תמסור להם את ברכתנו, את ברכת כל הבית הזה.

שאלה נוספת, אדוני. התבשרנו, ואנחנו רוצים לברך אתכם על זה, שהכנסתם סל סיוע ליישובי הדרום בסך כחצי מיליארד שקל, ואכן מגיעות לכם כל הברכות. אבל מדוע, מדוע גרעתם את אשקלון ואת אשדוד? ערים מוכות "גראדים" בצורה מטורפת, למה דווקא אותן לגרוע?

אנחנו נקיים על זה דיון מהיר בוועדת הכספים בשבוע הבא. מצוין. כידוע לך, אנחנו נסמכים על החלטת פיקוד העורף על 40 קילומטר. הנושא הזה קיים והיה נהוג גם ב"עופרת יצוקה", גם ב"עמוד ענן". אבל מכיוון שהערת את תשומת לבי, אנחנו נביא את זה להנהלת משרד האוצר. אני מתחייב לך לשים את זה על שולחן הדיונים. אין לי תשובה חד-משמעית, כי ההחלטה היא כפי שהייתה במבצעים הקודמים. באותו משרד שישבת אני יושב היום,

הזדמנות נוספת להגיד לך תודה על החפיפה ועל העצות הטובות שנתת לי. אנשי מס רכוש עושים עבודה נהדרת, מגיעים שעה מרגע נפילת הטיל למקום האירוע, עושים רישומון מהיר. יש כבר חמש משפחות שמשוכנות בבתי-מלון, יש משפחות שרצו לנוע למרכז הארץ. לחלק מהמפעלים, לחלק מהמקומות, כדי לסייע בידי אותם נפגעים, כבר ניתנו תשלומים על החשבון, אותו מפעל צבע בבאר-שבע קיבל כ-600,000 שקלים על החשבון. כך נמשיך לנהוג, בדיוק על-פי הנוהג הקיים. תודה רבה. תודה רבה. הודעה דרמטית, בעלת משמעות קוסמופוליטית ענפה, לשרה יעל גרמן. זה לא פייר, זה לא בסדר.

אבל תקשיב.

אתה מחפש, תמתין ותקשיב. אני קורא לכל חברי הכנסת. מה זה? הציבור רואה ומקשיב. אדוני היושב-ראש, חברותי חברות הכנסת, חברי חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבדת להודיע לכנסת כי ראש הממשלה החליט, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 26(3) לחוק-יסוד: הממשלה, להפסיק את כהונתו של חבר הכנסת דני דנון, וואי. כסגן שר במשרד הביטחון. אנחנו מתנגדים. קודם החלטתו, איזה גבר.

להפסיק את כהונתו, איך הכנסת והממשלה תתנהל? כיפת ברזל במיטבה. קודם החלטתו, נא לתת לשרה להסביר את ההחלטה.

זה שבירה של הביטחון.

זה קשור לתחום הבריאות. היא שרת הבריאות.

בגלל ההלם הנפשי שלך ושלו. בגלל בריאות הנפש, בריאות, זה מפני שאתם בשוק. בבקשה, גברתי. קודם החלטתו להפסיק את כהונתו של חבר הכנסת דני דנון כסגן שר במשרד הביטחון הודיע ראש הממשלה, לכל חברי הממשלה ולשר הביטחון על כוונתו לעשות כן. תודה.

אני, תביא להצבעה, תביא להצבעה. אתה רואה שהיה צריך שרת בריאות? תראה איך אתם נסערים ונרגשים. אני מבקש שתהיה הצבעה על ההודעה בעניינו. זה סכנה קיומית. ומה תצביע, נסים?

אני אפתיע אותך. הודעות כאלה לא מחייבות הצבעה. זו החלטה של ראש הממשלה. כל הכבוד, כל הכבוד לראש הממשלה.

זה להפקיר את ביטחון מדינת ישראל. אני לא יודע אם השאלה של שלי מחייבת תשובת ממשלה. שואלת שלי יחימוביץ: מה יהיה עם ביטחון ישראל אחרי ההודעה? אולי עכשיו תהיה הפסקת אש. בבקשה. הודעה פחות דרמטית למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, החלטות ועדת הכספים בדבר צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 10), התשע"ד 2014, וצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11), התשע"ד 2014. החלטה בדבר פיצול הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד 2014, חוברת מ/841.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצעות חוק. אנחנו מתחילים בהצעתו של חבר הכנסת רונן הופמן, הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון). בבקשה, חבר הכנסת,

מהמקום. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדובר בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים. החוק הזה מוצע כחוק נפרד ועצמאי משום החשיבות הרבה שהמחוקק מייחס לנושא הזה. החוק הזה מגלם ערכים באמת נעלים, וביניהם הגנת סביבה, שמירת חיי מתרחצים ועידוד השהות בחוף הים. החוק במתכונתו הנוכחית מאפשר לבית-המשפט המרשיע בעבירת איסור נהיגה בחוף הים רק להטיל קנס על המורשע, ואף לשלול לנהג המורשע את רישיונו, אבל החוק הספציפי הזה מציע להעניק לבית-המשפט המרשיע סמכות גם לאסור את השימוש ברכב שבו בוצעה העבירה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים. התיקון הזה נדרש עקב הנתונים של משטרת התנועה והרשות הלאומית למניעת תאונות דרכים. מהנתונים הללו עולה כי במקרים רבים, למרות פסילת רישיון הנהיגה, הנהגים ממשיכים לנהוג תוך זלזול בוטה בחוק ובחיי אדם. על כן, התיקון הזה הוא תיקון חשוב.

תודה רבה. יענה השר סער, שר הפנים והגנת הסביבה. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, אני מודיע לפרוטוקול שלא החלפתי את השר עמיר פרץ בתפקידו כשר להגנת הסביבה. זה חשוב. אין לי כוונה כזאת, לפעול בניגוד להסכמים הקואליציוניים, אף שהגנת הסביבה חשובה. ועל אף החשיבות, תנשום, הניכרת של הנושא. אדוני, מאיפה הגעת? אני מופיע שני בסדר-היום, הצעת החוק, אף-על-פי-כן הספקתי, כן,

אדוני היושב-ראש, זה נכון. בוטלה ההצעה הראשונה. לראות אותך מודיע, כן, על הודעה דרמטית. בטלוויזיה, בחדרי פה למטה, כן? ולהגיע למליאה עד סוף ההנמקה של חבר הכנסת הופמן מהמקום, אני, קודם כול, זה, שר עם כושר. שיעור ספורטיבי מעניין, שר עם כושר.

אבל תוך כדי כך, הספקת לפטר סגן שר בדרך, אני מציע לעשות מבחן כזה לכל אחד מהשרים בממשלה. אדוני השר,

על פיטורי סגן שר הביטחון, אדוני, הפסדת כאן דרמה שהייתה לפני שעה קלה כאשר שרת הבריאות הודיעה על פיטורי סגן השר דנון. הייתה סיבה מיוחדת לשיבוץ שלה על-ידי מזכירות הממשלה? הדבר גרם להלם, ולכן זה מצריך שרת בריאות. טיפול פרופילקטי. התשובה של שרת הבריאות היא על טיפול פרופילקטי, מונע, כי אנשים פה היו נסערים. אוקיי, עכשיו נא לשבת. חברי הכנסת, נא לתת לשר הפנים לענות אחרי שהוא נח ליד הדוכן.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז 1997, אוסר את הנהיגה ברכב בחופי הים. הופמן, שטרית, לביא, סטרוק, השר מאיר כהן רבותי, אתם לא מאפשרים לשר הפנים לדבר. חברת הכנסת סטרוק, תצלמי ותשבי. הסדרנים, נא להושיב את מי שעומד.

לשבת. נא לשבת. פנינה, תודה.

ברישת הדברים, אדוני היושב-ראש, אבהיר לשאלת חבר הכנסת ליצמן מדוע אני משיב על הסעיף הזה, לא.

אז את התשובה מדוע הודיעה שרת הבריאות את ההודעה הקודמת צריך לבדוק במזכירות הממשלה.

אנחנו נתנו הסבר מוסמך. אני לא רואה, להיות מעורב גם בנושא הזה. אבל חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, שאותו מבקש המציע, חבר הכנסת הופמן לתקן, החוק שכבר אוסר את הנהיגה ברכב בחופי הים קובע כי השר הממונה על ביצוע החוק הנו שר הפנים,

אני משיב מטעם הממשלה.

אכיפת החוק, אדוני היושב-ראש, מבוצעת בעיקר על-ידי פקחים של הרשויות המקומיות וגם על-ידי פקחים של גופים שונים, כגון רשויות של נחלים ומעיינות, הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, שהוסמכו לכך על-ידי השר להגנת הסביבה. החוק קובע מהו העונש שניתן להטיל על מי שנוהג ברכב בחוף הים. בין היתר, סעיף 7ב לחוק קובע את סמכות בית-המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לפסול את רישיון הנהיגה של אדם העובר על איסור נהיגה בחוף הים, לתקופה שלא תעלה על 120 ימים. הצעת החוק מבקשת להעניק סמכות נוספת לבית-המשפט, ולפיה יהיה ניתן לאסור את השימוש ברכב שבו בוצעה העבירה, לתקופה שלא תעלה על 120 ימים. הצעת החוק נועדה לשפר את הכלים לאכיפת האיסור שכבר קבוע בחוק. על כן ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק, ועמדת הממשלה היא שיש לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית, והמציע ודאי יתאם את המשך הליכי החקיקה עם הממשלה. אני מודה לשר הפנים. אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון, סמכות בית-המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה

2014, לדיון מוקדם בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

44. אין מתנגדים, אין נמנעים, לרבות חבר הכנסת נחמן שי שלא

אם נתקין מערכת לגילוי אש וגם מערכת כיבוי אוטומטית במנוע, זה יכול גם לחסוך בעלויות של אוטובוסים שעולים באש, לוקח כמה דקות עד שכל האוטובוס עולה באש, וגם אנחנו יכולים לחסוך בחיי אדם. לכן אני מבקש שתתמכו בהצעת החוק.

אני מודה לך. סגנית השר חוטובלי תענה בשם הממשלה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהצעת החוק מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים להתקין תקנות בדבר התקנת מערכת אוטומטית לגילוי ולכיבוי אש באוטובוסים רבי-נוסעים. כבר לפני כשנתיים יזם משרד התחבורה ומימן מתקציבו הכנת תקן ישראלי למערכות כיבוי אש באוטובוסים באמצעות מכון התקנים הישראלי. המערכת מיועדת להתקנה במנוע האוטובוס ולגרום לכיבוי אם מתחילה שרפה במנוע האוטובוס. מדובר בתקן ראשון מסוגו בעולם, אשר לבטח יהווה פריצת דרך בתחום זה. הליך אישור התקן יושלם עד לסוף שנה זו, ובכוונת משרד התחבורה לחייב התקנתו בכלל האוטובוסים בארץ. יישום הצעת החוק יעלה את רמת בטיחות נסיעתם של עשרות אלפי הנוסעים המשתמשים באוטובוס מדי יום. התקנת המערכת לגילוי וכיבוי אש תסייע בהתמודדות עם סכנות השרפה. השרפות באוטובוסים בדרכים בין-עירוניות ובכבישים מהירים מהוות סיכון גדול, גם בעת עצירת חירום וגם בירידת הנוסעים לכביש, יישום ההצעה יצמצם גם את הסיכון הזה. לפיכך, עמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק, בהסכמת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים.

אנחנו עוברים להצבעה,

מכל חברי הכנסת לתמוך בחוק. תודה רבה. אפשר לעבור להצבעה, חמד עמאר?

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת מערכות כיבוי באוטובוסים),

תוסיף אותי בבקשה,

היושב-ראש. בעד, 38. נגד,

חבר הכנסת נחמן שי,

את ההצבעה, אבל חברת הכנסת יפעת קריב תומכת בחוק.

וגם השרה גרמן. אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכלכלה להמשך דיון.

כאן ולבקש על הצעת חוק שהיא דבר שצריך להיות בהסכמה מקיר לקיר, לפי טעמי. אבל, לצערי הרב, הצוות ושר החינוך חושבים אחרת, ועל הדרך שרים אחרים חשבו אחרת והפילו את ההצעה בוועדת השרים. בשנה שעברה הגשתי שתי הצעות חוק בנושא הגזענות. כידוע לכם, בתקופה האחרונה גל הגזענות, אווירת השנאה והגזענות ששוטפת אותנו, דבר מאוד מאוד מדאיג ומעלה סימני שאלה רבים אצל כולם. הגשתי שתי הצעות חוק קודמות בעניין הגזענות, ועלו סגן השר וגם השר, שר החינוך, ונימקו את התשובה שלהם על הצעות החוק דאז: אנחנו בעד, אבל אנחנו לא רוצים לאפשר לחקיקה להתערב במערכת החינוך. במקביל, סגן השר והשר התפארו כאן שיש להם תקנה בשם "תקנת מפגשים", בשווי של 3 מיליון שקל, שבאה לתת מענה למפגשים בין אוכלוסיות שונות במדינה, לתת מענה ללימוד של סובלנות ומלחמה בגזענות. הלכתי לתומי לחשבות משרד החינוך, ואחרי שנה מקבלת התשובה מעל הדוכן הזה, ביקשתי לראות את הסכומים ומה עלה בגורל התקנה. חברים, התשובה שקיבלתי כאן: אין תקנה ואין כלום. כל מה שיצא מאז, שנה אחורה מהיום, זה פחות מ-300,000 שקל על מפגשים, כשהרוב של המפגשים האלו לא בין יהודים לערבים אלא עם קבוצות אחרות באוכלוסייה. אז כאן אני, סגן השר, סגן שר החינוך, שנמצא אתנו, אני מבקש, אנא ממך, תדייק, או תדייקו, במתן תשובות כשאתם עולים לכאן. כשאתם אומרים "תקנת מפגשים של 3 מיליון שקל במענה להצעת החוק", אני מצפה שהאמירה שיוצאת מהמקום הזה,

ומבדיקה, יצא שאין לה תוכן. עכשיו אני אעבור להצעת החוק. יום אחד קמנו וראינו את שר החינוך יוצא עם אמירה וקבלת החלטה: החלטתי לבטל את חובת לימוד השפה הערבית בכיתות י', י"א, י"ב. יפה.

יש לי שתי קטגוריות: אני השנה הולך על למידה משמעותית, והשנה "האחר הוא אני". אז במסגרת שתי הכותרות היפות האלה, החלטתי לבטל את חובת הלימוד, לא צריך ללמוד ערבית כחובה בתיכונים. מה הנימוק? תקשיבו, חברים, כמה שאנחנו מתבגרים בגיל, לומדים. מה הנימוק של שר החינוך ושל מערכת החינוך? מה הנימוק? כדי להפוך את השפה ליותר משמעותית, הפכתי אותה מחובה לרשות. למה? כי מנהלי בית-הספר לא מלמדים, לא מיישמים את החובה, אז הפכתי אותה לרשות. איזה כלל מעניין. אני שואל אתכם: תארו לעצמכם שמס הכנסה, שזה חובה על כל אחד ואחד, או שיעורי מתמטיקה.

או שיעורי מתמטיקה. שיעורי מתמטיקה. שיעורי מתמטיקה בבתי-הספר,

זה נושא מאוד חשוב לחיים משותפים ולקיום משותף במקום הזה, אז אנא מכם, קצת תשומת לב. מערכת החינוך, חברים, ביטלה את חובת הערבית, הפכה אותה לרשות, כי היא מאמינה שאם היא הופכת אותה לרשות, ילמדו אותה יותר וניתן ליישם אותה. אז תארו לעצמכם שהמתמטיקה, שהיא מקצוע חובה בבית-הספר, המנהל לא יְלַמד. הוא אומר: אני החלטתי לא ללמד מתמטיקה. והיא מקצוע חובה. האם מערכת החינוך וכבוד השר וסגן השר, שאמור לעלות כאן, יגידו: נבטל את החובה ונהפוך אותה לרשות? אני שואל אתכם, האם יעשו את זה? לא. אבל בגלל ה"עליהום" הקיים בין יהודים לערבים, אז כל מה שקשור למשפטים ערביים, מבחינת לימוד, התנהלות, חוקים, קל. קל, זה יעבור, זה יעבור. אני אנצל את המשמעת הקואליציונית ואני אעביר את זה. זה דבר מנוגד לכל היגיון. הצעד הראשון שעשיתי, חברים: אספתי 40 חתימות בבית הזה, 40 חתימות, ופנינו לשר לחזור בו מההחלטה שהוא קיבל. השר לא חזר בו. ו-40 החתימות, יותר משליש מהחתימות האלה, אנשים מהקואליציה. בראשם עמד, בראש החתימות האלה, כבוד הנשיא המיועד רובי ריבלין, ואחרי זה יושב-ראש הקואליציה יריב לוין, וחברת הכנסת אורלי אבקסיס, וחברת הכנסת גילה גמליאל, וחבר הכנסת, יושב-ראש ועדת החינוך, מצנע. אלו האנשים שחתמו על המכתב שפנה לשר החינוך, ואלו, לתומי אני חושב, ביני לבין עצמי, קיבלו משמעת קואליציונית להצביע עכשיו בניגוד למה שהם חתמו. ומה אני מבקש? למה שאני אבקש את זה? אתם צריכים לבקש את זה. אתם, ששפת המרחב, השפה הרשמית השנייה של מדינת ישראל, השפה הרשמית, קמים בחלום רטוב בלילה ומחליטים להפוך את זה מרשות לחובה, ואתם בקלי קלות תגידו כן. על מה? הממשלה לא תיפול על דבר כזה, אני לא מסכן חיי אדם, אין עלות תקציבית. וכשאתם באים ואומרים לי "אנחנו לא ניתן לחקיקה להתערב במערכת הלימוד", אז למה כשהבית היהודי מגיש הצעת חוק על מורשת יהודית אתה מכניס את זה ומאשר את זה בהצעת החוק וזה עובר בבית הזה לפני כחודש וחצי? יש איפה ואיפה?

יש לי עוד שתי דקות. עניתי. שאלת אם יש איפה ואיפה, ועניתי. אה, הבנתי. אז יש איפה ואיפה? זה מה שאני שואל אתכם. מה אני מבקש מכם? אני פונה אליכם, חברי הקואליציה, שכל אחד יש לו חבר ערבי, לא משנה אם זה טייח, נהג מונית אם תציע הצעה כזאת, שלכל אחד יהיה חבר ערבי,

אז אל תציע הצעות כאלה. אז אני אחזור בי. אני פונה אליכם, חברי הקואליציה ששותפים לי בהצעת החוק הזו, חבר הכנסת, יושב-ראש הקואליציה יריב לוין, ושותף שלי להצעת החוק, חברי חבר הכנסת משה מזרחי, שני החברים האלו שחתמו אתי, ורבים רצו לחתום אתי על הצעת החוק, האם ההיגיון שלהם חושב אחרת? אני שואל אתכם. אדוני יושב-ראש ועדת החינוך עמרם מצנע, היו שיחות בינינו על הדבר הזה ושמעתי את התמיכה שלך ואת האהדה שלך לנושא הזה. אני רוצה לראות את זה כאן, כי זה דבר שהוא בסיס של הבסיס בחיים משותפים במדינה. אנחנו רוצים חיים משותפים. איך אנחנו מדברים על חיים משותפים אם לא נצליח להבין במינימום האחד את השני?

זה דבר בסיסי. ואל תגידו לי "חקיקה". הבית היהודי העביר הצעת חוק דומה, והיא עברה. אומנם שר החינוך, כשבדקתי, לא הצביע בוועדת השרים, בדקתי, ולא הצבעת, אבל היא קיבלה רוב ובאה לכאן. לא שמו וטו עליה. על לימוד הערבית שמו וטו. לאן הגענו? אחרי 66 שנה רוצים לשנות את היוצרות? שפה רשמית במדינה. אדוני, די. היא חלק מהלמידה המשמעותית. אני מבקש מכבוד השר, נא לסיים. זה לא כבוד לבית הזה, שבכהונה שלך תצא הצעת חוק כזאת להפוך את לימוד השפה מחובה לרשות. אני מצפה מהחברים לתת תמיכה ולהצביע לפי מצפונם.

תודה רבה. אל תצפה ליותר מדי. סגן השר, אה, השר בעצמו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבקש, נא לשבת. הסדרנים, נא להושיב את חברי הכנסת.

אני מבקש את סליחתו של חברי סגן השר אבי וורצמן שהיה אמור להשיב על ההצעה. ביקשתי להשיב בעצמי משני טעמים: קודם כול, בשל העובדה שחשבתי שנכון יהיה, דווקא בשל המלחמה שמתרחשת בימים האלה, לומר כמה משפטים על שיח של שנאה ושיח גזעני שמתגבר ברחובותינו. ואני חושב, פריג', פריג'. אני חושב שעל אף, בעזרת ראש הממשלה.

אני חושב, על אף העובדה שמתנהלים ימים קשים על כולנו, שאסור, לפחות כשר החינוך, שלא אומר עכשיו באופן הנחרץ ביותר, שכל ביטויי הגזענות כלפי הערבים בכלל וכלפי ערביי ישראל הם בזויים ומאוסים בעיני. "חביב אדם שנברא בצלם" זאת אמירה שצריך להקפיד עליה גם ברגעים קשים, ואומה נמדדת גם בשפה שלה ובדרכי ההתבטאות שלה ברגעים שהם לא פשוטים. אז עם כל החיבוק והאהבה העצומה שאני שולח לכל תושבי ישראל שנמצאים תחת איום של הפגזות בלתי מוצדקות, ועם כל הרצון לחזק ילדים ונערים שבחופש הגדול צריכים להימצא קרוב למרחבים מוגנים, קודם כול אני רוצה להביע את הצורך להימנע בימים האלה מביטויים שאינם ממין העניין. גם ברגעים של מלחמה צריך להישאר צמודים לעולם המוסרי, וגם ברגעים של מלחמה צריך להיזהר משפה שאסור לה להישמע במחוזותינו. זאת אמירה אחת. ועכשיו לגופו של עניין. כפי שאמר חבר הכנסת הנכבד, התנגדותי לחקיקה שנוגעת לתוכניות לימודים היא שיטתית. היא לא נוגעת לנושא כזה או אחר. אני רק רוצה לתקן טעות אחת. זה לא שלא הצבעתי, אני לא חבר ועדת השרים לחקיקה.

הייתי מצביע נגד, וביקשתי מחברי סיעתי להצביע נגד ההצעה הזאת, משום שאנחנו מצביעים נגד העניין. לכן, רק כדי לדייק, זה לא שלא הצבעתי. אני לא חבר ועדת שרים לענייני חקיקה, וחברי יש עתיד בממשלה הצביעו נגד כי אנחנו מתנגדים לחקיקה שנוגעת לענייני חינוך. אני רק אומר שאני מחויב להרחבת לימודי השפה הערבית במערכת החינוך, אני רק אומר שאני מחויב בכל פה ובכל לשון להרחבת מספר התלמידים שלומדים במגמות של חמש יחידות לימוד בשפה הערבית, כי זה יעד אסטרטגי, אני רק אומר שכפי שאתם יודעים, אני מחויב להרחבת מספר המורים הערבים במערכת החינוך הישראלית, ולא מורים לשפה הערבית, אלא מורים לכלל המקצועות, אני רק אומר שאני מחויב להרחבת המפגשים בין תלמידים יהודים לערבים, אני רק אומר שאין ביטול של חובת לימודי הערבית, אלא יש הגדלת הבחירה. אני תומך בבחירה מוגדלת של מנהלי בתי-הספר בישראל. זאת תפיסת עולם של פלורליזם, זאת תפיסת עולם של הגדלת המרחב. אני מתנגד למשחקים מאוסים, שהרי אתם יודעים שהייתה חובה,

10% 15% מבתי-הספר. אני מאמין, למה, אדוני?

בגלל מחסור במורים, בגלל בחירה לא מושכלת של בתי-ספר.

הרי אתה ואני יודעים שעל אף הוויכוחים בינינו, השנאה והגזענות הן חלק מהשיח כאן וצריך להילחם בזה. הצעת החוק הזאת לא תקדם את זה, משום שהיה מצב שבו הייתה חובת לימודי ערבית, אבל זה לא היה. אנחנו יחד צריכים לדאוג שתהיה הרחבה של החשיפה, גם לשפה הערבית וגם לתרבות, ויחד נעשה את זה. ההתנגדות היא התנגדות ערכית, לא מחוקקים תוכניות לימוד, היום זו תוכנית כזאת, מחר זו תוכנית אחרת. אני קורא לכולם מצד אחד לעשות הכול כדי להרחיב את השיח בין הציבורים השונים, אבל מצד שני לא לחוקק תוכניות לימודים. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. לא הצבעה, אלא חבר הכנסת עיסאווי מבקש ליישם את זכותו להשיב לשר. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, שמעתי אותך לגבי המחויבות, וזה דבר טוב ובריא, אבל במבחן התוצאה אני עוד לא ראיתי את המחויבות הזאת באה לידי ביטוי. בתחילת דברי אמרתי שבהצעת החוק הקודמת שהועלתה לגבי הגזענות, קיבלתי כאן תשובה שיש תקנת מפגשים, קרוב ל-3 מיליון שקל, שאמורה לתת מענה. חיכיתי תשעה חודשים, פניתי לחשבות במשרד החינוך, ביקשתי בכתב, מה יצא לגבי סוגיית המפגשים. יצא פחות מ-300,000 שקל נכון לעכשיו.

כבודו אמר "מחויבות", והתחייב לתקנה של 3 מיליון. אז זה בניגוד מוחלט למה ששמעתי כאן. להזכירך. לא נכון. יש לי הנתונים בכתב. אני אראה לך. אנחנו מתקנים, בתי-הספר מממשים. זה שהם לא מימשו, אני אראה לך את התשובה שקיבלתי. יפה, תגיד לאנשי משרדך שייתנו לי תשובה בהתאם. זו תשובה נכונה. אתה לא מקשיב. הקשבתי, אבל, זה הסכום שהקצינו, וזה מה שניצלו. הקצית 3 מיליון וניצלו

זה אבסורד. הדבר השני, אדוני, זה יפה לדבר ולהילחם בגזענות, ואני מצפה ממך ומכל שר בממשלה שלא רק כאן אלא בכל מקום יגיד את הדברים, אבל לקשור את הגזענות כשאנחנו מדברים על השפה, זה דבר שמשדר משהו. היום הסקרים במדינה בקרב בני-הנוער מראים כמה השפה גורמת לפחד אצל בני-נוער יהודים. במקום שאני אקל עליהם בספיגת הפחד הזה, אני בא ומוסיף לזה עוד ועוד. אדוני השר, לא שכנעת אותי. אני פונה לחברים להצביע על-פי צו מצפונם. הערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל והיא הבסיס להיותנו ביחד כאן. היא לא תפיל ממשלה. החוק הזה לא יפיל ממשלה, חברים. תביאו את זה בחשבון. תודה לכם. אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע. עיסאווי, לך תצביע. עיסאווי. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון,

בעד, 23,

שלושה נמנעים עם ייסורי מצפון ונוכח אחד. הצעת החוק לא עברה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון). חבר הכנסת נחמן שי. בבקשה, חבר הכנסת שי. שרת הבריאות תענה בשם הממשלה. למה? אולי לא כדאי שאני אפריע פה, יש אווירה נעימה במליאה. חברי הכנסת. מה זה הספירה עכשיו?

הספירה היא בטעות. הספירה היא בטעות. הוא סיים. הוא סיים כבר את הצעת החוק. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, 10% מתושבי מדינת ישראל,

יש שניים כאלה שהצביעו. למה? על החוק שלי, אז זה עבר, היה רגע של מחדל. זה מבוטל. עכשיו זמנך, בבקשה.

חברי חברי הכנסת, 10% מתושבי מדינת ישראל, מאזרחי מדינת ישראל, הם בני 65 ומעלה. בעוד כ-20 שנה מספרם יעלה, האחוז שלהם יעלה ל-16%; אז זה לא יהיה 800,000, זה יהיה כבר 1.2 מיליון. קצב הגידול של האוכלוסייה הזאת, תודה לאל, והודות למערכת הבריאות של מדינת ישראל, לא תמיד אזרחי מדינת ישראל מעריכים אותה. היא באמת מאריכה חיים ומסייעת להם, ועל כך התודה. אולי יש עוד סיבות. זה בטח לא המצב הנוכחי שאנחנו עוסקים בו. אבל השאלה היא לא רק איך מאריכים, אלא גם איזה מין חיים מחכים לנו בגילים האלה, ואיך האנשים, פעם הם גמלאים,

פעם הם אזרחים ותיקים, איך הם יבטיחו את חייהם בפרק הזה של חייהם שעשוי להיות, תודה לאל,

לנשים, עד 84,

עד קצת למעלה מ-80, הרבה שנים. איזה מין חיים יהיו שם? כדי לסייע לאוכלוסייה הזאת, אני מוביל את השדולה שלה בכנסת, שדולת האזרחים הוותיקים, אני רוצה לחזור ולהניח על שולחנה של הכנסת הצעת חוק שמלווה אותנו עוד מהכנסת השבע-עשרה. אני אקרא אותה, ואני גם אתן את האשראי לחברי שהובילו אותה בעבר. היא אומרת כך: "אזרח ותיק שהגיע לגיל 80 יהיה זכאי לפטור מלא מתשלומי הארנונה החלים על דירת המגורים שלו"; תכף אני אסביר גם למה. אזרחים ותיקים שהגיעו לגיל 80 אינם בעלי יכולת השתכרות, ועבור חלקם ההכנסה החודשית שלהם מסתכמת בקצבת הזיקנה שהם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי. מטרת הצעת החוק היא,

להקל על קבוצת אוכלוסייה זו על-ידי מתן פטור מלא מתשלומי ארנונה. בכנסת השבע-עשרה הגישה את ההצעה הזאת חברת הכנסת סופה לנדבר, היום השרה. גם חבר הכנסת חיים כץ הגיש אותה בכנסת השבע-עשרה, וגם חברת הכנסת אורית נוקד. בכנסת השמונה-עשרה הגיש את הצעת החוק הזאת חבר הכנסת חיים כץ, וגם חברת הכנסת סופה לנדבר. זאת אומרת, אני נתלה פה לפחות באילנות ותיקים, שכבר הרבה שנים מלווים את הנושא הזה וחושבים שראוי לתת את ההקלה הזאת. ציינתי קודם את הגילים הממוצעים שאנשים חיים במדינת ישראל, זה ממוצע, אתם לא מוכרחים להיפרד מאתנו בגיל הזה: זה בסביבות גיל 80, לגברים טיפה מעל 80, לנשים 84, בין 83 ל-84. זאת אומרת, שמי שמגיע, ברוך השם, לגיל 80 ומעלה זה כבר קבוצה מאוד קטנה באוכלוסייה. אבל עכשיו אני רוצה להרחיב ולהוסיף עוד כמה מילים. בימים האלה שעוברים עלינו, אחת הקבוצות שעוברת תקופה קשה ביותר היא של אותם אזרחים ותיקים וקשישים. אני רוצה להקריא לכם מתוך אחד הפרסומים: 6,000 קשישים סיעודיים מתגוררים בערי הדרום, נכתב באחד הפרסומים. למרבה הצער, לא כולם זוכים לטיפולן של רשויות הרווחה והעמותות השונות, רבים מהם אינם יוצאים מביתם ואחרים פשוט מתייחסים באדישות. אני רוצה לציין פה את הקרן לידידות, שהפעילה גם קו חם מיוחד וגם הקציבה לכך כספים כדי לסייע לאנשים קשישים. אנחנו יודעים שהקשישים והילדים הם הקבוצות שמשלמות את המחיר הכבד ביותר על המצוקה הנוכחית שמדינת ישראל נמצאת בה. הם לא יכולים לצאת מהבית, הם לא נהנים מתקופות של רווחה כזאת ואחרת. הם חוששים שהמסלול שהם צריכים לעבור ב-15 שניות, או ב-30 שניות, או ב-45 שניות, כדי להגיע למרחב המוגן באשר הם נמצאים, לא יספיקו להם. אז או שהם לא יוצאים מהבית, או שהם יוצאים, ואז הם מתחילים לרוץ,

ואת האסונות האלה אנחנו מקבלים כל יום. הנה, אני רוצה להקריא לכם מפרסום שהיה ב"וואלה", שבו מתארים קשישים שמתגוררים במתחם מוגן, במתחם המוגן במושב אחווה שבמועצה האזורית באר-טוביה. הם באמת שמחים על ההזדמנות שניתנה להם להיות במקום הזה, וטוב להם בחיים, אבל אין להם בבתים מרחבים מוגנים. ועם הישמע האזעקה, הפתרון היחיד עבורם הוא מקלט בגודל של כ-40 מטר רבוע שנמצא במרחק מסוים מהבית. לא ניתן להגיע אליו בגיל 80 או בגיל 90, כשההליכה היא אטית, ולפעמים קשה ללכת, ולפעמים נזקקים לכיסא גלגלים. רוצים שיעברו את המרחק הזה ב-40 שניות. אז הם לא באולימפיאדה, הם במושב אחווה שבמועצה האזורית באר-טוביה, והם זקוקים לעזרה. הארנונה לא עוזרת להם היום, אבל היא תעזור להם ולאחרים בעתיד, אם הם יוכלו לקבל יותר הכנסה פנויה כדי לנהל את חייהם ברווחה יחסית. אני רוצה להזכיר לכם סקר שנעשה על-ידי הקרן לידידות, אתה חושב שאני מפריע לכל חברי הכנסת, או רק לחלק מהם? זה הרושם. חברי הכנסת, נא לשבת ולאפשר לחבר הכנסת נחמן שי להשמיע את הצעתו. לא, אני מאחל לכל חברי הכנסת שהם יגיעו לגיל 80, והם יסתכלו על ספר החוקים של מדינת ישראל וישאלו את עצמם איפה הם היו. סגן השר מיקי לוי. השרה לבנת. איציק כהן. בחורף שעבר עלינו הקרן לידידות ערכה סקר.

היא מצאה שבמהלך הסופה הגדולה אחד מכל שישה קשישים בישראל סבל מהיעדר חשמל ומקור. היום זה לא חשוב, כי היום חם מאוד, אבל כשקר, קר להם יותר, וכשחם, חם להם יותר, וכשכולנו במצוקה, הם במצוקה גדולה יותר. אז מה אנחנו רוצים בסך הכול לעשות? אנחנו רוצים להגדיל את רשת הביטחון שמדינת ישראל נותנת להם. אני רוצה לקחת אתכם למחקר רציני שעשה בעניין הזה מרכז טאוב, מרכז טאוב, עם פרופסור דן בן-דוד, גם בא